חברות וחברי הכנסת, אני פותח את ישיבת הכנסת. היום יום שלישי כ"ט בכסלו התשפ"ד, 12 בדצמבר 2023. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 15), התשפ"ד 2023, שהחזירה ועדת הבריאות, הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2023, שהחזירה ועדת הכלכלה. תודה. חברי הכנסת, על סדר-היום, נאומים בני דקה. מכיוון שאין פה אף אחד, אני קובע שתם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי א' בטבת התשפ"ד, 13 בדצמבר 2023, בשעה 9:00. ישיבה זו נעולה.